2020. אני פותח את הישיבה. חברות וחברי הכנסת, היום קיבלנו הודעה שכואבת לכולנו על פטירתה של אתי בן יוסף היקרה, ששימשה במשך שנים רבות מנהלת ועדת הכנסת. אתי הקדישה את חייה לשירות המדינה. היא עבדה בשירות המדינה 49 שנים, מתוכן לא פחות מ-45 בכנסת. היא הגיעה לכאן בחודש יוני 1974, אז עוד בשם נעוריה, אתי טואטי, ושובצה כמזכירה בוועדת הכנסת ובוועדה לפניות הציבור.

בשנת 1975 היא נישאה לבחיר ליבה ישראל. אגב, אחד העדים בחתונתם היה יושב-ראש הכנסת לשעבר ישראל ישעיהו שרעבי, זכרו לברכה. אתי הייתה אשת משפחה, ולמרות שהיא הקדישה כל כך הרבה לעבודה כאן בכנסת, תמיד דאגה לבעלה, לילדיה, ובאמת גידלה משפחה לתפארת. לאחר שעבדה תקופה כעוזרת לסגן מזכיר הכנסת דאז, היא שבה ב-1986 לוועדת הכנסת וניהלה את הוועדה במשך כ-30 שנה. אני יכול לומר, כמי שהייתה לו הזכות לעבוד איתה תקופה ארוכה כאשר כיהנתי כיושב-ראש ועדת הכנסת, שאני חושב שהיא הייתה מופת ודוגמה למסירות לשירות המדינה, למקצועיות, לעבודה ללא פניות, לדאגה עד הפרט האחרון לכך שכל דבר בוועדה באמת יתנהל כפי שצריך. אני חושב שבתקופתה ותחת ההובלה שלה ועדת הכנסת הלכה והפכה לעוגן מרכזי, אולי לעמוד התווך של הכנסת, בשורה ארוכה של נושאים ותחומים. אתי גם דאגה כל כך לעתיד הוועדה, שהיא דאגה במשך השנים לטפח את צוות הוועדה ולהבטיח שתהיה המשכיות גם אחרי יציאתה לגמלאות,

מנהלת הוועדה נועה בירן-דדון, שנמצאת איתנו כאן, ממשיכה את דרכה באותו נועם הליכות יוצא דופן ובאותה מסירות ומקצועיות. אני באמת רוצה להשתתף בצער המשפחה ולחזק את בעלה ישראל, את ילדיה וכל בני משפחתה, ולומר לכם שאתי חסרה לנו ותחסר לנו מאוד מאוד כאן בכנסת. יהי זכרה של אתי הכל-כך אהובה, היקרה, יהי זכרה ברוך. חברות וחברי הכנסת, אנחנו כינסנו היום את ישיבת המליאה מאחר שאנחנו נדרשים לכך באופן פורמלי, אבל מאחר שאנחנו נמצאים במצב שהכנסת כבר התפזרה, אנחנו לא מקיימים היום, יום רביעי, סדר-יום, ועל כן אני אנעל את הישיבה. מועד הישיבה הבאה ייקבע, כפי שנעשה בתקופה הזאת, בהתאם לצרכים ולנושאים שיהיו על סדר-היום ויודע בהמשך.